אני פותח את הישיבה (גז טבעי), רק סעיף 17(1) (בעניין הארכת תוקף רישיון נתג"ז), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 23'

התשפ"ג-2023, פוצלה לפי סעיף 84(ב) לתקנון. בהמשך לישיבת הוועדה הקודמת שעסקה באופן ממוקד בהארכת רישיון חברת נתג"ז העלית, אדוני, את ההצעה לתקן את החוק בעוד היבט שיאפשר לבעל רישיון הולכה להיכנס לפעילות במקטע החלוקה. זה נושא שגם עלה, כזכור, בדיונים על פרק משק הגז הטבעי בחוק ההסדרים וכרגע אנחנו מבינים מהממשלה שיש הסכמות כן לעגן את הנושא הזה בחקיקה. בעקבות זאת קיימנו כמה ישיבות עבודה כדי להגיע לנוסח מתואם ומוסכם וזה הנוסח שכרגע מונח על שולחן הוועדה שכולל, כפי שאתם רואים, בעקוב אחרי שינויים עוד שני תיקונים, תיקון לסעיף 11א ולסעיף ותיקון לסעיף 54. אני מציע שמכאן נציגי הממשלה יסבירו את התיקונים. היו"ר, מה שעשינו בהמשך להנחיה שלך בדיון הקודם, אנחנו הכנו נוסח, העברנו לשותפים, קיבלנו את ההתייחסות של נתג"ז ואם רוצים אפשר לעבור על התיקונים שערכנו. גם היה מפגש זומי בין הלשכה המשפטית שלנו, האוצר ואיתי וטל. אני מציע שתקראו את התיקונים. יש הערות למישהו לפני זה? כבוד היושב ראש, בדיון הקודם דיברנו שהפעילות הזאת תהיה כלכלית, מה שאנחנו מבקשים, שהפעילות הזאת לא תהיה - - - מי אמר שהיא לא תהיה כלכלית?

דיברנו על זה בדיון הקודם. כן, אמרת, אבל מי אמר שהיא לא תהיה כלכלית? זה לא מופיע בנוסח כרגע. אני לא אכניס את זה. אנחנו לא אמרנו את זה וזה גם לא מופיע בשום נוסח של רישיון אחר. אז אני מבקש לפחות לפרוטוקול, החברה היא לא מתוקצבת, יש לה חוב גדול. אתם חברה ממשלתית? נכון, היא לא מתוקצבת, יש לה חוב של 3.5 מיליארד שקל, אנחנו מבקשים שיירשם שהפעילות לא תהיה הפסדית לנתג"ז. אין לנו ברירה אחרת. זה גם חברה שמדווחת לבורסה. בסדר, אז מה? אין בעיה. תגיד לי, חברת החשמל זה חברה ממשלתית, נכון? כל החברות הממשלתיות צריכות להתנהל - - - מקורות זה חברה ממשלתית? בוא נגיד מחר בבוקר אתה פושט את הרגל, הממשלה תהיה אחראית על הסכומים שאתה צריך לשלם,

זה חברה ממשלתית.

בסדר, אבל זה המצב. יש אחריות של הממשלה אליכם ואתם גם כן, סך הכול מה שרוצים פה להכניס זה סוג פעילות נוסף שפותר בעיות אם יהיו בעיות, זה לא אומר שהיא לא תהיה כלכלית. מי אמר שהיא לא תהיה? למה, יש מגמה שהפעילות לא תהיה כלכלית?

זה גם לא מופיע ברישיון אחר ולא בחברה ממשלתית אחרת. אבל לא צריכים להחליט על החוק. מי קורא? תיקון סעיף 11א 1. בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב 2002‏ (להלן, החוק העיקרי) בסעיף 11א(ב), בפסקה (1), במקום הסיפה החל במילים "לחברה שבעל רישיון הולכה" יבוא "לבעל רישיון הולכה שניתן לפי הוראות סעיף קטן (א) או לחברה בבעלותו המלאה (בפסקה זו, החברות) ובלבד שהשרים השתכנעו כי לצורך פיתוח משק האנרגיה, אין זה נכון בנסיבות העניין לתת לגורם מהמגזר הפרטי, ובכלל זה לבעל רישיון חלוקה או למי שהיה בעל רישיון חלוקה, להקים או להפעיל את רשת החלוקה האמורה וכי הקמה או הפעלה כאמור באמצעות אחת החברות האמורות תהיה מתאימה יותר בנסיבות העניין, ובלבד שלא יינתן מכוח סעיף קטן זה רישיון חלוקה לגבי אזור מסוים אם בשל כך מספר האזורים שלגביהם ניתן רישיון חלוקה לפי סעיף קטן זה יעלה על שלושה." אני מציע שתסבירי בבקשה את התיקון. הסעיף השני הוא בנושא קצת אחר, אז כדאי להסביר קודם כל את התיקון הזה. היום לפי סעיף קטן (ב) יש אפשרות כבר היום לתת רישיון חלוקה מכוח הסעיף הזה, אבל זה רק לחברת בת של מי שקיבל לפי סעיף קטן (א) ובמקרה שקיים כיום בפועל זה נתג"ז. מה שעושים עכשיו בתיקון זה מורידים את המגבלה הזאת ומורידים גם חלק מהמגבלות שכתובות היום בתוך הסעיף. יש שם המון המון מגבלות שמאוד מקשות על היישום שלו ולכן אלה התיקונים שעכשיו הקראנו. זה בגדול, אם רוצים נפרט יותר. מה אתה מוריד? איזה מגבלות? מה שאנחנו מוחקים מהסעיף זה את המילים הבאות: לחברה שבעל רישיון הולכה שניתן לפי הוראות סעיף קטן (א) והוא בעל שליטה או בעל זיקה בה ובלבד שמצאו השרים כי קיימים צרכים דחופים של משק האנרגיה וכי אין גורם מהמגזר הפרטי המעוניין להקים את רשת החלוקה האמורה והעומד בדרישות שנקבעו לפי סעיף 11. את זה הורדנו ובמקום זה כתבנו את הסעיפים שאמרנו עכשיו, ואני אקריא את זה עוד פעם: לבעל רישיון הולכה שניתן לפי הוראות סעיף קטן (א) או לחברה בבעלותו המלאה (בפסקה זו, החברות) ובלבד שהשרים השתכנעו כי לצורך פיתוח משק האנרגיה, אין זה נכון בנסיבות העניין לתת לגורם מהמגזר הפרטי ובכלל זה - - - איזה נסיבות? 'אין זה נכון בנסיבות העניין', למה אתם חותרים? המצב היום אומר שאין גורם מהמגזר הפרטי שמעוניין. יכול להיות שיהיה גורם מהמגזר הפרטי שיהיה מעוניין, אבל השרים יגיעו למסקנה שבנסיבות שנוצרו זה לא נכון לתת למישהו מהמגזר הפרטי, למשל זאת הסיטואציה שמנסים עכשיו לתקן. כמובן כשהשרים בוחנים ומשתכנעים והם יבחנו את כל הנסיבות, אם הם הגיעו למסקנה אז אנחנו רוצים לאפשר להם לתת את הרישיון גם אם יש גורם מהמגזר הפרטי שאומר שהוא מעוניין, אבל המדינה הגיעה למסקנה שזה לא נכון בנסיבות האלה. למשל מה שקורה היום בחלוקה. אני מניח שמה שהיושב ראש אולי מכוון אליו זה מצב שבו יש כבר היום בעל רישיון חלוקה. והוא לא מתפקד. איפה זה בא לידי ביטוי פה? 'אין זה נכון' לתת לגורם פרטי זה דבר אחד, אבל דבר שני שקיימת בעיה מסוימת, יש גורם, בכלל זה לבעל רישיון חלוקה או מי שהיה בעל רישיון חלוקה. אני אנסה לסדר את זה. הרישה היא בעייתית. הסעיף הזה הוא לא הסעיף שמאפשר את הלקיחה של הרישיון, זה לא הסעיף. הסעיף הזה אומר אם יש לך רישיון פנוי, ולא משנה מאיזו סיבה, אם יש לך את הרישיון פנוי או חלק מרישיון או כל דבר שיש לך, האם - - - אז קודם כל אתה לוקח ואחר כך אתה נותן? כן, זה ממקום אחר. דרך אגב אתה יכול לקחת, יכול להיות מצב שיש לך רישיון חדש, יכולים להיות כל מיני אופציות, זה לא רק בלקיחה, אבל כש - - - ואז איך אתה עושה? אתה נותן לו רישיון? ואז אם השרים משתכנעים רק שנייה, ברשותכם, תיקון הסעיף נועד לשנות - - - מי זה השרים, האוצר פלוס אנרגיה?

הם משתכנעים בנסיבות העניין, וכמו שאמרתי, התיקון המרכזי פה הוא שהיה סעיף שאמר שאין גורם פרטי המעוניין, אבל כמו שאנחנו רואים עכשיו, יכול להיות מצב שיבוא גורם פרטי ויגיד שהוא מעוניין, אבל בנסיבות האלה מגיעים למסקנה שאין זה נכון לעשות את זה בנסיבות האלה אלא כן להשתמש בסעיף ולאפשר לנתג"ז או לכל דבר אחר לפי הסעיף. לכן אתה צריך לתקן את הדבר הזה. אבל עוד פעם, כמובן שכשעושים את זה יבחנו - - - ומה זה השלושה? רק שנייה, ברשותך. כמובן שכשיבחנו ישתכנעו ויראו שהדברים מתקבלים. אבל מה שחשוב לנו זה שגם אם בא מישהו מהפרטי ואומר שהוא מעוניין, אם השתכנעו השרים שאין זה נכון בנסיבות העניין אז זה בסדר. לגבי השלושה, אנחנו בסוף סיכמנו עם האוצר שתהיה מגבלה לאפשרות של הכנסת נתג"ז למקטע של החלוקה, בגלל שנתג"ז עובדת בהולכה, והסיכום היה שזה יהיה עד שלושה רישיונות. שתהיה לך אפשרות להעביר שלושה רישיונות לנתג"ז. היום יש שישה - - - המטרה היא להימנע ממצב שבו נתג"ז תרכז בידיה את השליטה על כל מקטע החלוקה בנוסף למקטע ההולכה. רק לדייק. הכוונה היא שדרך סעיף קטן (ב) אי אפשר להעביר יותר משלושה אזורים, זה בעצם מה שזה אומר. לא, זה לא אומר. כן, זה אומר. לא יותר משלושה. לא יעלה על שלושה. כן. אבל רק כדי לחדד, בו זמנית ולא במצטבר. רישיונות בתוקף. אני אתן דוגמה, אם נגיד בעבר ניתן רישיון אחד מכוח הסעיף והוא כבר לא בתוקף, אז אתה לא סופר אותו. אתה לא סופר במצטבר אלא אתה סופר בו זמנית.

אתה לא נותן יותר משלושה. בו זמנית. בעלי רישיון בתוקף בו זמנית. כן, זו המשמעות. כלומר אם אנחנו מתייחסים למצב שקיים היום, שהיום יש שישה אזורים, יש שישה אזורי חלוקה. נכון, שישה רישיונות בשישה אזורים. בזמן נתון לא יהיו לו יותר משלושה.

אבל אתה לא כותב את זה ככה. כן, אני כותב את זה. נבדוק את הנוסח, אבל אני רק רוצה לחדד,

ושוב, גם אם בעבר ניתן רישיון אחד והוא כבר לא בתוקף אז אתה לא סופר את זה, אתה מתחיל מאפס, הכוונה בו זמנית. אז תכתוב את זה.

סליחה, אתה צודק,

סליחה, זה תיקון שאנחנו רוצים להוסיף. אז תוסיף את המילה 'בתוקף'. אתה צודק, סליחה, מה שאנחנו רוצים זה שבסוף יהיה כתוב, במקום מה שכתוב עכשיו, שבאותה העת קיים לגביהם רישיון חלוקה בתוקף לפי סעיף קטן זה יעלה על שלושה. כשאתה מחבר את זה ביחד - - - בסדר, זה נובע לגבי נתג"ז. יש למדינה אינטרס לחבר מפעלים. נכון לעכשיו 14 שנה זה לא זז. סליחה, לא שמעתי. אני מדבר על נתג"ז ורשות החברות, יש למדינה אינטרס לחבר את המפעלים, בתי חולים וכל זה, נכון לעכשיו אחרי 14 שנה זה לא מתחבר כנדרש. עשינו תיקון לחוק, פישטנו תהליכים כדי שזה יהיה, באזור ירושלים זה בכלל לא מתקדם לשום מקום ולכן אנחנו רוצים שלשרים תהיה אופציה להכניס חברה ממשלתית. זה הכול, פשוט מאוד. ושוב פעם אני אומר, לכן מאוד חשוב שייאמר, לכן התיקון שאנחנו רוצים - - - חברה ממשלתית היא חלק מהמדינה, בהרבה מאוד תחומים, גם אם רוצים שהיא תעבוד רק כלכלית. הבנו את זה, אבל עדיין אתם חלק מהמדינה. אם לא הייתם חלק מהמדינה לא היינו נותנים לכם את הרישיון בכלל וודאי גם לא מאריכים ולא נותנים לכם אפשרות לקבל הלוואות כשהמדינה בסופו של דבר ערבה לכם.

אם אתם חס וחלילה לא תעמדו בזה מי אתם חושבים יכסה את זה? אז אותו דבר, באותה מידה. אני לא הייתי הולך על זה אם משרד האוצר לא היה בעניין. משרד האוצר בעניין הזה עד הסוף. אם אתם פחות דיבידנד אז אתם תיתנו לו פחות דיבידנד אם השקעתם יותר בנושא הזה. אז איזה בעיה צריכה להיות לכם? לא לכם ולא לרשות החברות. אם אתם בהפסדים ולא תעמדו, אני מאמין שמשרד האוצר יפצה אתכם במקרה כזה. בשביל זה אתם חלק מהמערכת הממשלתית. גם אם אתם חברה ששייכת לרשות החברות, הכול בסדר, אבל עדיין האוצר בתוך העניין. לכן אני לא רואה בעיה עם החשש שלכם בעניין הזה. עוד תיקון אחד שאנחנו רוצים, באותו סעיף. אני רוצה לשאול שתי שאלות. שאלה אחת, אתם מדברים כאן מבחינת השיקולים, שהשרים צריכים לשקול שהם ראו שאין זה נכון בנסיבות העניין לתת לגורם מהמגזר הפרטי וכו' להקים או להפעיל את רשת החלוקה האמורה. כלומר אתם מכוונים כאן להקמה או הפעלה כאשר ההגדרה בחוק של רישיון חלוקה זה רישיון להקמה ולהפעלה של רשת חלוקה. מה שאני שואל הוא, אם אני משלב את שני הדברים האלה יחד, האם אתם מכוונים כאן למצב שבו יכול שיינתן רישיון רק להקמה? תיאורטית כן. יכול להיות אחד מכל המצבים, או הקמה, או הפעלה או שניהם, בהתאם לנסיבות. כתוב או, הקמה או הפעלה. בחוק כתוב רישיון להקמה ולהפעלה. אתה צודק בזה שכן צריך לתקן גם ברישה להקמה או הפעלה.

שניהם. עוד פעם, אם מקבלים את זה. אז אנחנו נצטרך לחדד בנוסח כך, שיתאפשר לתת רישיון גם לגבי כל אחת מהפעילויות. כל המצבים.

גם חלק וגם שניהם. זה סותר את החוק.

כי ברירת המחדל היא שניהם.

זה או שניהם או כל אחד לחוד. צריך להדגיש את זה.

בסוף אגב מי שנותן את הרישיון זה שר האנרגיה, כלומר שני השרים שוקלים את השיקולים אבל מי שנותן את הרישיון הוא שר האנרגיה. מכיוון שאנחנו לא מגבילים את זה בזמן, אבל הרישיון יכול להגביל את זה בזמן. מבחינת התוקף של הרישיון יחול הסעיף הכללי, שזה עד 30 שנה,

רישיון של נתג"ז, אלא על העניין הזה של הכניסה לתוך המגזר הפרטי. צריך פה שהרישיון יגביל את זה בזמן גם. אני רוצה שהרישיון עצמו, לא בחוק, אבל שהרישיון. השר יקבע ברישיון תקופת תוקפו שלא תעלה על 30 שנה. כן, אבל ניתן להם עכשיו 30 שנה? לא, זו לא הכוונה. אז תתייחסו בבקשה למה שביקש היושב ראש. הנושא של התנאים ברישיון ייקבעו על ידי השר. בשלב הזה אנחנו לא יודעים, יכול להיות שזה יהיה לפרק זמן קצר, יכול להיות שרק ההקמה, יכול להיות רק הפעלה, יכול להיות שאחרי ההקמה

כי זה ייקבע ברישיון. השר נותן את הרישיון וקובע שם את התקופה. לא רצינו להגביל את השר. כרגע מה שחל כאן זה סעיף 15 שקובע ששר האנרגיה יקבע ברישיון את תקופת תוקפו ובלבד שלא תעלה על 30 שנה. אז מה אתם רוצים, לתת רישיון הפעלה ל-30 שנה? אני לא מבין את זה. זה צריך להיות בהשוואה לרישיון שקיבלו החברות הפרטיות. יש גם עוד הוראה באותו סעיף 15, שלפיה רשאי השר שלא להגביל בזמן רישיון חלוקה. לא, אתם צריכים פה אני לא רוצה להגיד לכם כמה, אבל לפחות שברישיון יהיה כתוב לאיזה תקופה. ברישיון יהיה כתוב. אבל פה כתוב עד 30 שנה. זה מה שאתם רוצים? אתה יכול לתת להם זמני, נגיד לחמש-שש שנים, ואחר כך לחדש. אתם צריכים להבין, הם מתחרים בשוק הפרטי ולכן זה יהיה רק בנסיבות מיוחדות. זה הכי נוח לתת להם את זה ולא לחברה פרטית, אני לא רוצה תחרות פה עם השוק הפרטי. זה לא מדויק מבחינת הכי נוח, גם המדינה עצמה, בטח חלקים נרחבים ממנה, מהגופים הרלוונטיים,

בטח לא רוצים לתת את זה לאין סוף. אבל אתה מאפשר את זה בחוק. אבל הרעיון הוא, כמו שיש לך במצבים אחרים, לאפשר את הגמישות. כמו שאתה עושה גם במצבים אחרים, לאפשר את הגמישות - - - זה לא גמישות, זה לתת את זה לכל החיים. רק שנייה. זה ברור שכשייתנו את הרישיון יהיה רשום ברישיון לאיזה תקופה הוא ניתן, אבל אנחנו כן רוצים לאפשר את התקופות ולא להגביל אותן בזמן כדי לאפשר שיגיע הרגע ויבחנו - - - אבל בוא ניקח את הדוגמה הזו - - - רגע, ברשותך. רגע, כמה זמן קיבלו החברות? 25 שנה. החברות עכשיו ל-25 שנה? כן, הם קיבלו ל-25 שנה, ונתג"ז כשהיא קיבלה היא קיבלה ל-30 שנה את הרישיון שלה, אבל זו לא הנקודה, הנקודה של מה שאנחנו אומרים זה שאנחנו רוצים שהחוק יאפשר את כל הגמישות. זה ברור שכשיפעילו את הסעיף מכיוון שיש פה את שני השרים שצריכים להשתכנע, זה ברור שכשיפעילו הם יעשו את המחשבות שצריך להפעיל, אבל אנחנו לא רוצים להגביל עכשיו בחוק. רבותיי, לא, זה המון זמן. העניין של האורך של הרישיון, צריך להסתכל עליו בעיקר בהיבטי מימון. כלומר ככל שאנחנו עכשיו נגביל את משך הרישיון כבר בתיקון - - - רק של ההפעלה,

גם של ההפעלה. בסופו של דבר כשעכשיו חברה, גם נתג"ז וגם חברה פרטית,

התכנית להחזר העלויות של הקמת הרשת שלה נפרסת לאורך כל השנים של הרישיון. עדיף לנו לתת רישיון ארוך עם אפשרות רכישה, אם נרצה להעביר את זה לגורם אחר, כדי שלא נצטרך להעלות את התעריף מאוד. אם ניתן רישיון קצר נצטרך להעלות את התעריף ישר, לכן יש היגיון בזה. בסדר, אוקיי, תעזבו את זה. שכנעתם אותי. סוגיה נוספת שרציתי להעלות היא לגבי מתן רישיון חלוקה בחלק מאזור, כלומר בעצם מצב שבו, למשל באזור ירושלים, יש איזה שהיא בעיה בחלק מהאזור הזה. איך יתנהל ההליך אם יש כוונה כזאת - - - לפי הנוסח הזה אתה יכול לתת מה שיש. אז זאת השאלה.

השאלה אם אי אפשר לחלק מחדש את האזורים, להבנתנו כן. החלוקה לאזורים, יש תקנות שקובעות דרכים ותנאים למתן רישיון חלוקה ושם נקבע שבמכרז שנעשה בזמנו קובעים את האזורים. השאלה איך יהיה ההליך מבחינתכם במצב שבו נותנים רישיון רק לגבי חלק מאזור. ושים לב שאז הוא נספר בשלושה,

זאת השאלה. כאן אני מתחבר למה שאמר יושב ראש הוועדה, אתם כתבתם משהו מאוד דווקני, שלושה, השאלה, אם אנחנו מאפשרים חלוקה מחודשת של האזורים, האם המספר הזה רלוונטי וגם אחר כך כדי לשנות אותו תידרש חקיקה ראשית. אני אנסה לענות. כמו שאמרנו, הנקודה היא כזאת, כמו שאמרנו, אתה נותן את הרישיון אם יש לך מקום פנוי.

יכול להיות מצב שיהיה לך פנוי חלק מרישיון. נגיד יכול להיות מצב, לפי הרישיונות, אתה יכול גם לקחת חלק מרישיון, אתה יכול לקחת את כל הרישיון ואתה יכול לקחת חלק מהרישיון. אם אתה לוקח חלק מהרישיון אז כמובן שגם את החלק הזה אנחנו רוצים שאפשר יהיה לתת לנתג"ז. מבחינתנו חלק מרישיון זה לא אם נגיד תיקח אפילו כמה מקטעים - - - אבל זה בספירה של השלושה,

לא, אז מבחינתנו לא. מבחינתנו כל עוד שהוא חלק מאזור, גם אם תשים אותו בכמה נגלות הוא עדיין אזור אחד. גם אם תעביר אותו בכמה נגלות. זאת אומרת אם אתה נתת שניים וחצי זה שלוש. לא, אתה יכול לתת שניים וחצי ועוד חצי ועדיין אתה לא בשלוש. זה לא כתוב ככה. צריך להיות כתוב לא יעלה במספר האזורים, או חלק מהם. צריך לעשות את הניסוח פה, או חלק מהם לא יעלה על שלושה. אתה מחבר כאילו? אז אתה צריך לכתוב שאתה מחבר. למה לא לדבר על יותר ממחצית? אנחנו כממשלה ניקח כמה דקות להתייעץ. רק לפני ההתייעצות אני רוצה להגיד עוד תיקון שאנחנו רוצים על הסעיף. אנחנו רוצים שבסעיף ייאמר, בחלק שאומר במקום המילים 'על אף הוראות סעיפים' אלה ואלה להוסיף גם סעיף 11. אנחנו רוצים שיהיה ברור שזה גם על אף הוראות סעיף 11 ואני אסביר. זה בעצם אותו עיקרון. הרי נאמר פה במפורש שאחד השיקולים פה זה שאין זה נכון בנסיבות העניין לתת לבעל רישיון חלוקה,

למגזר הפרטי, סעיף 11 לחוק אומר שהשר יקבע את הדרכים והתנאים למתן רישיונות ונקבעו תקנות לפי זה. התקנות אלה נקבעו על התפיסה שעושים מכרז ויוצאים למגזר הפרטי. אנחנו לא רוצים שיוכל מישהו לבוא ולהגיד - - - רשות התחרות פה? אבל אני רק אסיים. אז בהתייעצות, תהיו בהתייעצות. אני רק רוצה לסיים את הטיעון. אנחנו לא רוצים שמישהו יבוא ויגיד שזה נכון שהסעיף פה אומר שאין זה נכון בנסיבות העניין לתת למגזר הפרטי, אבל עדיין חל סעיף 11 שאתה צריך לעשות מכרז. אנחנו רוצים שאם הגיעו למסקנה שהולכים לפי הסעיף הזה, שיהיה ברור שהוראות סעיף 11 לא רלוונטיות לעניין הזה. בסדר, מקובל. שלא יפרסמו מכרז עכשיו באמצעות - - - בעצם כל התקנות לא אמורות לחול. כל התקנות שנוגעות לדרכים ותנאים למתן רישיון חלוקה, גם מבחינת ההליך וגם מבחינת משך הרישיון לא חל. ותמונת ראי של זה צריך להוסיף גם בסעיף 11א(ד), על אף האמור לא יחול על הרישיון שניתן לפי סעיף קטן (ב) הוראות סעיף 11. רק להבנה, סעיף קטן (ד) זה סעיף שאומר שאחרי שנתת את הרישיון, הוא בעצם סעיף שמגשר בין כל הוראות החוק ומתאים אותן לרישיון שנתת פה והוא אומר איזה הוראות מהחוק יחולו. אנחנו רוצים שגם פה יהיה ברור שההוראות של סעיף 11 לא יחולו כי חלקן הן חלות לא רק ברגע המתן אלא לכל אורך תקופת חיי הרישיון. נגיד למשל יש שם אמירה בתקנות שאומרות שלא יכול להחזיק במישרין או בעקיפין מישהו ביותר משני רישיונות ויותר משני אזורים ופה ברור שאנחנו מדברים על יותר משניים. אז אנחנו רוצים שלכל אורך התקופה יהיה ברור, גם כשאתה נותן את הרישיון, שזה בסעיף קטן (ב), וגם לכל אורך חיי תקופת הפעולה, שהוראות סעיף 11 לא חלות על רישיון שניתן לפי סעיף קטן (ב). דרך אגב, זה ממש מתכתב עם איך שכתוב הסעיף גם היום. אני לא בטוח לגבי התיקון של סעיף קטן (ד), אנחנו רוצים לבדוק את זה כדי לוודא שהתיקון הוא נכון. מבחינת הכוונה כמובן שהכוונה ברורה והבהרתם אותה גם עכשיו, פשוט מבחינה טכנית איך ייעשה התיקון אנחנו עוד נבדוק. יש לך הערות אחרות שהם גם צריכים להתייעץ עליהם? רק להבהרה, אתה מתכוון ל-(ד), ב-(ב) אתה מסכים? כן.

על אף האמור בהוראות לפי סעיף 11 כדי להבהיר שההליך שקבוע בתקנות לא חל כאן. רציתי לשאול עוד שאלה לעניין סעיף 21. סעיף 21 נוגע להעברת נכסים במקרה שבו בוטל רישיון. סעיף 20 נוגע לרצף פעילות במקרה שהופסקה פעילותו של בעל רישיון. השאלה שלי אליכם, האם יש צורך לתקן גם את הסעיפים האלה לאור התיקון שעכשיו אנחנו דנים בו? אנחנו חושבים שאפשר לפרש את זה מכוח הסעיפים היום שזה חל, אבל יחד עם זאת זה יכול לעורר שאלה פרשנית ואם אתה העלית את זה וזה מטריד אותך, אז מבחינתנו אנחנו נשמח אם נתקן את זה, שלא תתעורר אותה שאלה פרשנית. אז אני רק אסביר מה מטריד אותי. יש בסעיף 19 שני עניינים, האחד זה סמכות לבטל רישיון והסמכות השנייה היא להגביל רישיון לעניין תקופת תוקפו, המקום או האזור שבו יוכל בעל הרישיון לפעול או כל הגבלה אחרת. בהמשך למה ששאלתי קודם לכן לגבי אפשרות לתת רישיון לנתג"ז כחלק מאזור חלוקה שמוגדר היום, האם מדובר לשיטתכם בהגבלת רישיון לגבי המקום או האזור שבו יוכל בעל הרישיון לפעול, שאז בעצם צריך לעשות תיקון לסעיפים 20 ו-21, שמדברים כרגע רק על ביטול, ולהתייחס שם, בסעיפים 20 ו-21, גם למצב של הגבלה. או שלהבנתכם לא מדובר על הגבלת רישיון? אנחנו מבחינתנו חשבנו שסעיפים 20 ו-21 אפשר לקרוא אותם שהם חלים גם אם אתה לוקח חלק מרישיון. אבל עוד פעם אני אומר, מעצם זה שאתה מעלה את השאלה זה מעורר שאלה פרשנית ולכן היינו שמחים כן כבר בהזדמנות הזאת לתקן את זה. נגדיר את זה כך, מעצם זה שאתה שואל את השאלה אז גם מישהו אחר בעתיד יכול לשאול את השאלה ולכן עדיף למען הזהירות להבהיר שאנחנו רוצים שהוראות 20, שמדברות על רצף פעילות ומינוי ממונה, וסעיף 21, של העברת נכסים, שיהיה ברור שהן חלות, כמו שהן חלות על ביטול רישיון מלא אז הן גם חלות גם על חלק, מה שאתה קורא הגבלה. כי אני פשוט לא בטוח שהצעד שאתם תבצעו יהיה נחשב כביטול של רישיון. אנחנו כמובן נשמח, אם אנחנו כבר מתקנים את שניהם, אז אנחנו נסרוק את החוק, כי תמיד יש את השאלה הפרשנית. הרי אם אתה לא מתקן אז אין שאלה, אבל אם תיקנת בסעיף אחד ולא בסעיף אחר, אנחנו נרצה לבדוק ויכול להיות שנגלה שיש עוד סעיפים שצריך להבהיר.

אבל כל תיקון של סעיף צריך להגיע לכאן לאישור הוועדה. בסדר, אנחנו נבדוק ונקווה שנספיק אפילו בהתייעצות הזאת, אבל אם לא אבל כן נצטרך לבדוק. לא, מחר הצבעות, זהו, נגמר. אין לכם הרבה זמן. קחו עשר דקות, רבע שעה, תגידו מה שאתם צריכים. יש לי עוד שאלה דווקא לנציגי רשות התחרות. מכיוון שהמגבלה על האזורים נועדה לתת מענה, אם אני מבין נכון, גם לאיזה שהוא חשש תחרותי של ריכוז כוח בידי נתג"ז, בידי בעל רישיון הולכה, רציתי לשמוע את עמדת רשות התחרות לגבי התיקון בהיבט הזה. התיקון של המחצית או התיקון שלושה?

התיקון כפי שכרגע מונח על שולחן הוועדה, שמדבר כרגע על לא יותר משלושה אזורים. כרגע הניסוח כמו שהוא, לנו אין התנגדות, כי אנחנו מבינים את הצורך. ככל שבאמת עכשיו יהיה את השינוי שמדברים עליו בניסוח אנחנו - - - אז תשתתפי איתם בהתייעצות. כן, ברור, אנחנו פשוט נצטרך לבדוק את זה. אוקיי, עשר דקות הפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה 13:20 ונתחדשה בשעה 13:30.) אני פותח את הישיבה שוב פעם. השאלה הראשונה שלגביה ביקש היושב ראש את ההתייחסות של נציגי הממשלה היא לגבי מגבלת מספר האזורים שלגביהם ניתן יהיה לתת לנתג"ז רישיון לחלוקה. אתם רוצים להגיד מה המסקנה שלכם? ההצעה שלנו הממשלתית, בהמשך לשיח עם הוועדה, זה שיהיו שלושה אזורית או 50%, הגבוה מבין השניים. 50% ממה? מהאזורים כפי שהם מוגדרים ברישיונות. 50% ממספר האזורים? כן, ממספר האזורים כפי שמוגדר ברישיונות. באופן כללי, באותו הזמן. במועד מתן הרישיון. זה צריך להיות במועד מתן הרישיון כי אי אפשר שבצורה - - - כלומר אם רוצים עכשיו לתת רישיון באזור מסוים אז יצטרכו להימנע ממצב שזה עולה על ה-50%? או שלוש, הגבוה מבין השניים. וכן בגלל השאלה של מה קורה אם לצורך העניין אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו באי זוגי או כל דבר כזה, אז הייתה הצעה ששר האנרגיה, אנחנו כאוצר נרצה שזה יהיה בהסכמת שר אוצר וב - - - אבל היום מי נותן את הרישיונות? שר האנרגיה. שר האנרגיה, בשביל מה אתה הם לא עובדים נגדכם הרי? התקנות יבואו לפה אז אתם תגידו את העמדה שלכם שאתם נגד. מה שאני מציע, מכיוון שאנחנו כותבים כאן בכל זאת מספר ושיעור מאוד דווקניים בחקיקה ראשית, אז הצעתי ששר האנרגיה יוכל באישור ועדת הכלכלה לקבוע מספר או שיעור אחר. איך, בתקנות? בתקנות, ודאי. מקובל. אני רק רוצה לדייק במה שנאמר, וכל זה מה שבתוקף, זאת אומרת כל המגבלה של שלושה רישיונות או 50% - - - מה שיהיה בתוקף במועד מתן הרישיון לנתג"ז. אם אחד נתת ואחרי זה העברת אותו כבר לגורם אחר אני לא רוצה לספור אותו. כן, מאה אחוז. הוא יוצא מהמשחק. תנסחו את זה ככה, שזה בתוקף באותו רגע שנותנים את הרישיון. הרי אתם לא מתכוונים עכשיו לקחת את החברות, לזרוק אותן ולתת לנתג"ז. אין כוונה כזאת. עוד לא נתנו רישיון לאף אחד ולא העבירו לנתג"ז שום דבר, כל הרעיון שחברה שלא מתפקדת ולא עושה את העבודה, שתהיה אופציה לממשלה להעביר את זה לנתג"ז. רוצים לא להעביר? שיתפקדו, זה הכול, פשוט מאוד. אז אני לא יודע מה אתה הולך להגיד, אבל אני יודע שבירושלים יש לנו בעיות. אבל אתה לא שם, נכון? בסדר, איפה שאתה נראה לי שאין בעיות. הוא לא דיבר עדיין, לפני שהוא מדבר אני אומר לו. רק להגיד לפרוטוקול, אנחנו כן רוצים שתהיה את האפשרות,

האפשרות לא נובעת מהסעיף הזה, אלא שככל שיהיה מצב שיחליטו שיש אזורים פנויים, בין אם כי לקחו את זה מחברות, בין אם זה בוטל,

אני רק אמרתי לו, הוא לא דואג עכשיו לחדשות,

לא, כולל גם קיימות. לכן אני אמרתי לו את הדברים.

אבל אני רוצה להגיד את זה לפרוטוקול, כולל ממצב שאם ייקחו מחברות קיימות, כמובן לפי הכללים האחרים, הסעיף הזה הוא לא סעיף שמאפשר את הלקיחה, אבל כן שיהיה ברור, אם יצטרכו לקחת.

אתה יכול לקום בבוקר ולהגיד לו: עוף?

יש אפשרויות. אבל זו לא האפשרות שאתם יכולים לעשות אותה מבחינה משפטית לדעתי. לא, יש אפשרויות. גם לפי הרישיון היום בחלק מהרישיונות יש אפשרות של ביי מי, יש את סעיף 19 וסעיף ברישיונות שאומר באיזה מצבים אפשר לקחת. אני לא אומר אם ניקח או לא, אבל אני רוצה שכן ייאמר שככל שניקח זו אופציה לאפשר את זה. אבל עדיין אנחנו כממשלה לא עובדים נגד השוק הפרטי. אם הם בסדר אז למה אתם צריכים לקחת להם? לא, אני מסתכל על ההפוך, אם הם לא בסדר. בסדר, אם הם לא בסדר זה עניין אחר. אני אומר שאם המדינה תחליט או שהם לא בסדר או שהיא קונה מכוח הסמכות שיש לה ברישיונות אז היא יכולה לקחת. בסדר, הכול היא יכולה. אבל הלקיחה היא לא מכוח הסעיף הזה, היא מכוח סעיף - - - אבל צריך לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת. אבל זה לא מכוח הסעיף הזה, עוד פעם.

מה זה משנה איזה סעיף, אם הם בסדר הם בסדר,

גם נתג"ז לא ממהרת לקחת את העבודה, אתה רואה את זה. הם רוצים שקט, ללכת הביתה בשקט ממה שהם יודעים לעשות, זה מה שהם רוצים. וכמובן הלוואות בבורסה והכול בסדר. ממי אתם לוקחים את ההלוואות, מהבורסה, או מקופות גמל?

מהפנסיות. טוב שתיקחו אתם ולא תשובה שלקח אז מיליארדים,

אם היא מתמוטטת כל קופות הגמל מתמוטטות במכה אחת. אבל כל שנה צריך להחזיר גם. בסדר, אתם מחזירים, אין בעיה. ואם אין לכם כסף אתם הולכים לאוצר ואומרים לו: אדוני, אנחנו צריכים להחזיר, תן לנו, אז הם נותנים לכם הלוואה. נכון או לא? לכן מה אתם מדברים איתי על כסף? הוא לא עונה. איפה שצריך לתת הוא לא עונה. הסוגיה הבאה הייתה הצורך לתקן גם את סעיפים 20 ו-21 לחוק. אמרתי את זה מקודם, אנחנו חשבנו שלא, אבל עוד פעם, לאור זה שאתם הערתם את השאלה אז אנחנו כן רוצים לתקן את 20 ו-21 בהתאם למה שנאמר קודם. מה התיקון יקבע? שהם חלים גם לגבי חלק מאזור, חלק מרישיון וכדומה. ההבחנה היא בין ביטול לבין הגבלה. כמו שאמרתי, סעיף 19 מאפשר ביטול רישיון ומאפשר הגבלה של רישיון לרבות לעניין המקום או האזור שבו יוכל בעל רישיון לפעול או כל הגבלה אחרת. סעיפים 20 ו-21 מדברים על הפסקת פעילות בכלל של בעל רישיון ועל ביטול. השאלה שלי הייתה האם לחדד בשני הסעיפים האלה שלא מדובר רק על ביטול או הפסקת פעילות אלא גם על הגבלה. עוד פעם, אני לא יודע אם המילה המדויקת היא הגבלה, אנחנו צריכים לבדוק. את רוב הזמן שהיה לנו אנחנו ניצלנו לקטע של הכמויות והמספרים. צריך לראות את הנוסח המדויק וצריך עוד לחשוב על זה שנייה, אבל מה שאני אומר זה, שיהיה ברור שגם אם אתה לוקח חלק מסוים אז גם לגבי חלק מסוים מרישיון יחולו הוראות סעיפים 20 ו-21. זה הגבלה. זה הגבלה, גם אני מבין שמדובר על הגבלה של רישיון. תחשבו בינתיים ונשמע את משה

שמי משה שפיצר, אני מנכ"ל נגב גז טבעי וגז טבעי דרום. לא הוסמכתי לייצג חברות אחרות אז אני לא מדבר בשמן. בסדר, דבר. חברות החלוקה הוזמנו. כולן הוזמנו. אני שמעתי מהם דברים אחרים, אבל אני לא רוצה להעיר לזה. שהם לא הוזמנו? קודם כל אחד לא בא בכל מקרה.

בדיוק באותו האופן שאתה הוזמנת, אתם באותה רשימת תפוצה. תמיד אני בא כשאני מוזמן. בסדר, מירושלים לא בא גם בכל הדיונים שהיו. אני רואה פה דיונים על ניסוחים כאלה ואחרים שמתנהלים כרגע ואני חושב, אדוני היושב ראש, שבסופו של דבר מדובר פה במדרון חלקלק שנותן פה, אם נצליב כמה אמירות מכל מה שעלה פה, מצד אחד נתג"ז ובצדק אומרת תדאגו שזה יהיה רווחי לנו. הם ביקשו, לא אמרתי להם כן או לא. אבל אני קושר את הדברים. הם יכולים לבקש מה שהם רוצים. אני קושר את הדברים. אז הם רוצים שזה יהיה רווחי, גם אנחנו רוצים שיהיה רווחי, אני חושב שזה הגיוני.

לא השתמשנו במילה הזאת. זה מה שאמרת מקודם. הם אמרו כלכלי. כלכלי,

אני אשתמש באותו מונח, כלכלי. הדבר השני שנאמר זה שלא יהיה רישיון נפרד, לא תהיה חברה נפרדת אלא אפשר יהיה בחברה האם, זאת אומרת סבסוד צולב כמה שרוצים בין ההולכה לבין החלוקה. אף אחד לא יידע שום דבר. הדבר השלישי, שאפשר לעשות קניבליזציה של האזורים, כך שכל מה שחברת חלוקה רוצה או לא רוצה לעשות, כי מגיע לה או לא מגיע לה או כי יש תנאים מסוימים, יעבירו. יוצא מצב שהוא לא בא לפתור את הבעיה,

של אותם X מקרים, ואני אומר לך שהם לא רבים, של אי חיבורים. אנחנו לא רוצים להיות בידיים של החברות, שיעשו את העבודה,

אין לנו עניין להעביר סתם. אופציה שתהיה קיימת. אבל בסוף הכלי שנוצר פה הוא כזה, זה יהיה תלוי באופן מוחלט בהחלטה בסוף של הרשות. ספציפית. אז השאלה אם זה לא כלי דרקוני מדי ביחס למשימה. ואני חושב שזה המצב. אז אני אענה לך. גם העובדה ש-14 שנה זה התקדם בקושי גם זה בעיה. אדוני, אנחנו הקמנו 550 קילומטר. בסדר, עוד פעם, אתה בסדר כנראה.

אני לא שופט. אבל גם אם אני בסדר,

ואני צריך משהו, הכלי הזה יאפשר להם לעשות אצלי מה שהם רוצים,

זה לא מדויק, לכן אני אמרתי מראש שלמרות שיש להם סמכויות הם לא צריכים לפגוע בשוק הפרטי סתם ככה. אבל בין צריכים לבין סמכויות אמרתי את זה לפרוטוקול.

סמכויות זה דבר אחד - - - אבל יש לך הערה קונקרטית לגבי התיקון או כללית? הוא נגד המהלך. נגד בכלל המהלך?

אני לא - - - אבל מה שאומר היועץ המשפטי שהחברה חייבת לעשות מערכת התחשבנות נפרדת לעבודה השנייה. יש את סעיף 6 לחוק שקובע חובה של הפרדה חשבונאית. מכיוון שהדיון פה נכנס באיזה שהיא צורה - - - אתה יודע שזה נגרם כתוצאה מכך שלא הייתה התקדמות. אני לא מאשים אתכם, יכול להיות שבאמת התיקון שעשינו עכשיו יביא התקדמות, אבל לא הייתה התקדמות 14 שנה. אז אולי תיתן לזה את ההזדמנות? 14 שנה לא הייתה, אז אנחנו אמרנו שאנחנו ניצור אופציה למדינה לקדם את העניין באופן אחר.

אף אחד לא הולך נגד החברות הפרטיות ולא שום דבר. לא, אני אגיד ההיפך. אני אגיד שכאן בוועדה, ואדוני בטח זוכר, היו כמה תיקוני חקיקה שנועדו בדיוק לתמרץ את ההקמה של רשת החלוקה. היה דיון רק לפני חודש שהסתיים. לא, אני אומר לאורך שנים. זו באמת הייתה בקשה של הוועדה דווקא. שאמור לחול החל מספטמבר. אנחנו, אם אתה שם לב, סך הכול מה שהממשלה הביאה זה שורה וחצי, לתת להם עוד 15 שנים והכול בסדר. אנחנו רוצים לפתור את כל הבעיה מסביב כדי שבעוד שנה, שנה וחצי, יזמינו אותם לוועדה ויכולים לבוא אליהם ואליכם בטענות, אליהם בטענות שיש להם אופציה והם לא השתמשו בה למרות שזה לא מתקדם לשום מקום.

אני חושב שהסיפור שהיה שאמור להיכנס לתחולה בספטמבר זה חלק מהתהליך, ואני חושב שאתם קצת - - - מאה אחוז, אני לא חושב שמחר בבוקר יבואו ויגידו לכם צאו החוצה בגלל שיש לנו חוק עכשיו. זה לא המצב, ברור שזה לא המצב.

הסעיף שעכשיו מדובר עליו זה סעיף מאפשר, הוא סעיף שנותן אופציה לשרים, לרגולטור, להחליט על מתן רישיונות חלוקה לנתג"ז. זה לא סעיף שמחייב כמובן לקבל החלטה כזו. מכיוון שאנחנו בעמנו חיים אנחנו יודעים, כלי צריך להיות ייעודי למטרה שלו ומוגבל באמצעים שלו. בכל זאת אנחנו לא רוצים שחברה ממשלתית בתקציבים בלתי מוגבלים פחות או יותר - - - אבל יש פה הגבלות.

א', לא יכולים לבוא ולהגיד לכל החברות צאו החוצה,

השר שוקל, על השיקולים שלו אפשר להגיש עתירות לבג"צ וכל הדברים האלה. שני שרים צריכים לשקול, הם צריכים לקבל את ההחלטה. זה לא מצב שעושים מה שרוצים. אני הבעתי את דעתי. אוקיי, אנחנו עונים. אני חושב שאתם צריכים לשקול טוב ולעשות על זה ישיבה עם כל החברות ועם עורכי הדין שלהם. הם גם הוזמנו וזה המקום, המקום שלהם לטעון טענות הוא כאן בכנסת. אנחנו לא בית משפט, אנחנו ועדה שדנה בחוק. לא הקראנו את 54. נכון, בואו נסיים עם התיקון הזה. יש לכם מסקנה לגבי תיקון סעיפים 20 ו-21? אנחנו עוד בודקים את זה. אז תתחילי לקרוא. תקראי את היתר. תיקון סעיף 54. התיקון שנמצא כאן בסעיף 2, בנוסח שמונח על שולחן הוועדה, כבר הוקרא ונדון, זה הנושא של הארכת רישיון נתג"ז. אנחנו עוברים לסעיף 3, תיקון סעיף 54. תיקון סעיף 54 3. בסעיף 54 לחוק העיקרי, אחרי "לפי סעיף 8" יבוא "או לפי סעיף 11א, או רשת חלוקה של מי שקיבל רישיון חלוקה לפי סעיף 11א", אחרי "על מערכת ההולכה" יבוא "או על רשת החלוקה" ואחרי "במערכת ההולכה" יבוא "או ברשת החלוקה כאמור". אנחנו רוצים שבדומה למצב שקיים היום בסעיף 54, שאם נתג"ז קיבלה, כמו שקיים היום, מי שקיבל את הרישיון לפי סעיף 11א אז הנכסים שלו שייכים מהרגע הראשון למדינה, אבל אנחנו רוצים שיהיה ברור שגם על רישיון חלוקה שיהיה מכוח סעיף קטן (ב) יחול אותו עיקרון. מכוח 11א(ב). אין הערות, נכון? יש עוד נקודה אחת שעלתה בדיון הקודם ונציגי רשות התחרות היו צריכים להגיד את עמדתם בדיון לעניין תחולת חוק הריכוזיות על הארכת רישיונה של חברת נתג"ז, אם המהלך הזה דורש היוועצות עם ועדת הריכוזיות. בנוגע להארכת הרישיון, לדעתי לנו לא הייתה בעיה עם זה. כלומר שזה לא מחייב היוועצות? להבנתי לא. מחר יש ישיבה נוספת, אני אוודא את זה ואני אחזיר תשובה מחר,

אם תגידו לנו שאתם לא מסכימים אז מה? אנחנו צריכים לסיים את החוק. גורמי המקצוע אמרו לנו שזה לא מחייב היוועצות, רציתי שהדברים יקבלו ביטוי בפרוטוקול. הם שלחו מייל בעניין. נכון, אבל התשובה היא לוועדה בסוף. אז באמת להבנתי אין בעיה, וככל שאתה אומר שזה היה מגורמי המקצוע, אז אין בעיה עם חידוש רישיון. ולעניין הנוסח כפי שגובש עכשיו על מגבלת האזורים? הנוסח כפי שגובש עכשיו, גם אין לנו בעיה, אנחנו מסכימים. אני כן אציין שביחס לרישיונות חדשים אנחנו כן רואים חשיבות בהוצאה של אזורי החלוקה החדשים למכרז. זה כן גם חשוב לנו להגיד. דובר על רישיונות חלוקה חדשים - - - אנחנו לא מתייחסים, זה לפי החוק, לא מתקנים את החוק. מכרז, מה שהם מעבירים להם זה בלי מכרז, שימי לב. החוק כן יאפשר לתת אזורים חדשים לנתג"ז, שוב, תחת המגבלה הכמותית שנקבעה. לא, לנתג"ז אין מכרז. זו חברה ממשלתית, החוק אומר את זה עכשיו, אבל לגבי החברות האחרות כן,

לפי הנוהל הרגיל. אז אני כן אגיד, המשמעות של התיקון עכשיו הוא שגם אם יהיו אזורים חדשים אפשר יהיה לתת אותם גם לנתג"ז. אין בעיה,

עד 50%. בדיוק, רק בגלל זה אנחנו רצינו להגיד שלעמדתנו כן יש חשיבות בלהוציא אותם למכרז ולא לתת אותם - - - גם את החדשים וגם לנתג"ז מכרז? לא מכרז לנתג"ז, לא לתת אותם לנתג"ז אלא להוציא אותם למכרז. זו הכוונה. לא, אבל זה כל העניין, שלנתג"ז זה בלי מכרז. אם החדשים ייתנו לנתג"ז ולא עברו את ה-50% הם לא צריכים לתת להם במכרז. אני חושב שהכוונה שיש עכשיו שני מסלולים לרישיונות חדשים, יהיה אפשר לתת את זה לנתג"ז לפי זה או לעשות מכרז. אני חושב שהעמדה של רשות התחרות היא שהם היו רוצים לעשות מכרז לפני שנותנים את זה לנתג"ז. כשירצו לתת לאזור חדש יצטרכו גם את השיקולים התחרותיים וגם שיקולים אחרים לפני שנותנים את הרישיון. אבל מבחינת החוק, לדעתי טוב שיש את האופציה לתת את זה. אני רק אגיד שהמקטעים של חלוקה בכל מקטע אחר הם מונופול ממשלתי, בין אם זה חברת חשמל ובין אם זה תאגידי מים וחברות. האוצר, מה עם ההערה הזאת? אתם רוצים להביע עמדה, תביעו עמדה, אין בעיה. אם רוצים להגדיל התייעצות עם שר האוצר, אין לי בעיה עם זה, אבל לא הסכמה. התייעצות רק אם מגדילים את המספר או את השיעור. אתה רוצה להקטין? אני לא רואה סיבה שמישהו יקטין. אני רק אומר, כל דבר כזה, כמו שאתם יודעים יותר טוב ממני, כל הליך כזה הוא עוד זמן. לכן אני אומר, צריך למנן את חובות ההיוועצות למקרים שבהם זה נדרש. סתם לכתוב חובת התייעצות כדי שהמכתב ינוח עוד חודשיים בלשכה אחרת,

אין בעיה שזה יהיה רק בהגדלה. הסיבה לכך היא באמת שמדובר פה בשינוי שנעשה היום

אין בעיה, אני מוכן, שיהיה התייעצות. מה לגבי ההערה של רשות התחרות לגבי המכרז? היא אמרה שאם יש אזור חדש קודם כל תפרסם מכרז ואחר כך תחליט. אני לא יודע איך אפשר לעשות את זה, כי אם מישהו זכה במכרז איך אני אגיד לו אחר כך שהוא לא יכול? אני לא מתווכח על שיקולי תחרות, אבל אני לא מבין את הלוגיקה ואני אסביר. הרי הסעיף הזה נועד לאפשר במקומות שבהם המדינה מגיעה למסקנה שזה הדבר הנכון אז אנחנו רוצים לאפשר את זה. אם יגיעו למסקנה שרוצים לעשות את זה במכרז תמיד אפשר, אבל אנחנו רוצים שכן יהיה את הכלי. יכול להיות שיגיעו למסקנה שהאזור הזה במכרז לא יביא תוצאות ראויות,

אני לא רוצה להגביל את זה. לדעתי ברגע שעשינו מגבלה של כמות ומספרים, כמו שאמרנו אותה מקודם, ולפי הגבוה, אני חושב שזה בסדר שהכול ייכלל בפנים. אבל איך אפשר לעשות תהליך של מכרז? מישהו זוכה ומיד את לוקחת לו את זה? אם יש מכרז אז נגמר. אני אגיד לגבי הנושא של מכרז והתפיסה המסורתית של רשות התחרות בהקשר הזה, בתשתית אין דבר כזה מכרז, חברת חשמל לא עשתה מכרז כשהיא קיבלה רישיון חלוקה,

לכן הצורך לשלוח אותנו קודם כל למכרז הוא יכול להיות בעייתי. אבל זאת לא הייתה ההערה. ההערה הייתה אחרת, לפי מה שאני הבנתי. ההערה הייתה שהאפשרות לתת לנתג"ז להיכנס למקטע החלוקה יהיה לגבי המקומות שבהם יש בעל רישיון קיים כבר, אבל בעצם אם פותחים אזור חדש שלא נעשה לגביו בכלל הליך מכרזי לבחירת בעל רישיון חלוקה אין הצדקה ל - - - אוקיי, יש היגיון בזה, אנחנו נקבל את העמדה של רשות התחרות. לגבי הקיימים, אפשר להעביר את זה לחברה בלי מכרז, רק אם יש בעיות, לא סתם להעביר. אני מקבל את העמדה. בחדשים יהיה מכרז בשוק הפרטי ואחר כך בעצם התיקון יחול רק על אזורים שבהם יש בעל רישיון קיים? אני חושב שזאת תהיה טעות, אני אסביר שוב למה. בכל אזור אחר וגם ממה שאנחנו רואים בעולם זה מאוד טבעי שזו חברה ממשלתית שעושה חלוקה,

מים, הצורה של המכרזים היא זאת שהייתה שונה ואנחנו רואים, אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל אנחנו רואים שהמודל הזה הוא מאוד בעייתי. לחייב אותנו לעשות מכרז על אזור חדש זה סתם קצת לשכפל את הטעות.

יכול להיות שבמכרזים החדשים תכניסו כבר כהפקת לקחים הוראות חדשות.

אני חושב שחלק מהפקת הלקחים זה לא לחייב אותנו לעשות מכרז מראש. בחלק מהמקומות הבעיה היא בסופו של דבר עצם המכרז. אני אגיד עמדה לא פופולרית ככלכלן או כמשרד אוצר, אבל בסופו של דבר כשאתה מסתכל על משק המים, על משק החשמל, על משק הדלק, כולם מונופול טבעי עם חברה ממשלתית. בסדר, אבל זו לא התפיסה של חוק משק הגז הטבעי. אני מזכיר לך שחוק משק הגז הטבעי בסעיף המטרות שלו מדבר על פיתוח משק הגז באמצעות גורמים מהמגזר הפרטי. אפשר להתווכח על ההצלחה של המודל הזה, אבל זאת המטרה של החוק. אנחנו קובעים כאן בעצם חריג לעיקרון הזה. מה שאומרים נציגי רשות התחרות, ואני מבין את ההערה, גם היושב ראש מבין את ההערה, שההוראות לגבי הכנסת נתג"ז למקטע החלוקה יחולו לגבי אזורים שאנחנו כבר יודעים שיש לגביהם בעיה, שיש בהם רישיונות קיימים. איתי, דיברתם על מכרז? מכרז לאזורים חדשים. זה לא רלוונטי. צריך לבחון את זה. צריך לבחון, אבל למה להגביל? אפשר להכניס, איתי, שהוא יבחן את האפשרות. לא, לא, לא. ברשות היושב ראש, אני חוזר על מה שאמרנו מקודם. אנחנו לא חושבים שזה נכון - - - מה שהיושב ראש אומר, שגם מבחינת השיקולים של השרים יכול להיות שצריך לחדד כאן את הנקודה הזו, מכיוון שהשרים צריכים להשתכנע כי לצורך פיתוח משק האנרגיה אין זה נכון בנסיבות העניין לתת לגורם מהמגזר הפרטי להקים או להפעיל את רשת החלוקה. ואז אין מה לפרסם מכרז, כי זה השיקול. אז אם זה השיקול אז לא מפרסמים מכרז, אבל אם רוצים שיפרסמו מכרז צריך לתקן את כל הסעיף. הבנת למה אני מתכוון? כי בכלל זה לבעל רישיון קיים. בכלל זה זה אומר שחדש, אם הם מחליטים בנסיבות העניין לא לתת לגורם פרטי אז אין מה לפרסם מכרז. אז הנוסח סותר את מה שאת אומרת. בכל מקרה מה שדיברנו עכשיו בינינו, אפשר - - - בואי נראה. תמיד נראה איך החוק מתקדם ואז לפי זה יתקנו את זה בסופו של דבר. אף חוק לא נשאר אותו דבר לאורך שנים. יש כאלה ויש כאלה. אז אתה לא מקבל את ההערה? כי זה סותר את כל החוק.

אם רוצים לתקן את החוק נתקן, בסדר.

לא, זה סותר את הנוסח הזה. בסדר, נראה לי אין בעיה, תשאיר את זה. עוד משהו?

לגבי הנושא של השינוי שבאים לוועדה, אז אנחנו ורשות הגז כן רוצים לעשות עוד בחינה של איך מנסחים את זה.

אתם רוצים עכשיו רוצים ללכת לשרים? בחינה של מה? שר האנרגיה הוא זה שיביא את התקנות בהיוועצות עם שר האוצר,

אם מגדילים את השיעורים או את האזורים יש התייעצות עם שר האוצר. רק אם מגדילים. מה אתם רוצים? עכשיו אתם רוצים ללכת להתייעץ? ברור ששר האוצר יגיד שהוא רוצה להיות בעניין. אתם יודעים מה? זה משגע אותי. מה, חייבים להיות בכל עניין? לא, זה לא בכל עניין. לכל אחד יש מיליון סמכויות.

אני אגיד רק מבחינה קולגיאלית - - - אז היוועצות,

מה הבעיה? למה, הם יכולים לעשות לבד כל דבר? אפשר בלי האוצר? על מה אתם מדברים? אז תעשו להם בעיות בדברים אחרים, אנחנו מכירים את העניין. רק מבחינה קולגיאלית, מכיוון שסיכמנו על שלושה בהסכמת השרים, אז מבחינתי זה בסדר ואנחנו יכולים לעשות עוד חשיבה ולהעביר את הנוסח אחר הצהריים. לא, אם תגיעו להסכמה אחרת אין לי בעיה, בסדר? אם לא תגיעו להסכמה אז יישאר היוועצות. אם לא הסכמה, כמו שהוועדה הציעה. בסדר גמור, אם תגיעו להסכמה. אני לא אכפה את זה על המשרדים.

אבל בסוף מי שממונה על ביצוע החוק זה שר האנרגיה. זה ודאי, על זה אין מחלוקת. אם תגיעו תודיעו ליועץ המשפטי, הוא יכניס את זה לניסוח. אם לא, זה יהיה היוועצות. אבל אני כן אגיד, מבחינת לוחות הזמנים אנחנו כן נפרסם נוסח לדיון הצבעות מחר. אתם צריכים היום לתת תשובה. ולא בערב. ישר אחרי הישיבה הזאת אנחנו נפעל לטפל בזה.

מה לגבי סעיף 20 ו-21? אנחנו מתייחסים לתיקון של סעיף 20 וסעיף 21, לעניין הוספת האפשרות להגביל רישיונות או במסגרת שינוי תנאי רישיון, לגרוע אזור מאזור החלוקה שנקוב ברישיון. אם הבנתי נכון. ברמת החלטת ועדה אנחנו כן נתקן את הסעיפים האלה. כן, אנחנו נציע נוסח. תגיעו להסכמה עם היועץ המשפטי וזה בסדר. מה שדיברנו. עוד משהו? אני אולי אסכם את ההחלטות שיש לנו עד כה. יש כמה וכמה שינויים. אנחנו קודם כל מדברים על הבהרה שמדובר גם על רישיון להקמה, להפעלה או שניהם ביחד, שתי הפעולות ביחד. תיקון נוסף לגבי הגבלת מספר האזורים, אז אמרנו שיהיה מדובר על לא יותר משלושה אזורי חלוקה במועד ההחלטה, כלומר לא היום, לא נכון להיום, אלא נכון למועד שבו תתקבל ההחלטה או 50% ממספר האזורים לפי הגבוה מביניהם, אלא אם כן שר האנרגיה, באישור ועדת הכלכלה, קבע מספר או שיעור אחר, ובלבד שאם מדובר על הגדלה של מספר האזורים או השיעור התקנות האלה יהיו טעונות גם היוועצות עם שר האוצר. היוועצות או הסכמה, אנחנו נודיע לכם אחרי צוהריים. רק לגבי השלושה או המחצית, לפי הגבוה,

אבל צריך לחדד את העניין של מה שבתוקף. כן, אמרנו את זה. לא, זה לא נאמר עכשיו. לא, אני עוד לא הגעתי לזה. זה עוד עניין. בוודאי שאנחנו מדברים, ודיברנו על כך בתחילת הישיבה, על רישיונות שהם בתוקף, לא על כל החלטה שניתנה אי פעם. סעיפים 20 ו-21 לחוק יתוקנו כך שיהיה מדובר שם לא רק על ביטול, אלא גם אפשרות להגביל רישיון, לרבות לעניין גריעה של אזור או מקום מסוים מאזור חלוקה כפי שהוגדר ברישיון. אנחנו נחדד את הנוסח בעניין הזה. אנחנו נוסיף ברישה שהוראות התיקון באות על אף האמור בהוראות לפי סעיף 11. סעיף 11 לחוק מסמיך את שר האנרגיה לקבוע בתקנות דרכים ותנאים למתן רישיון חלוקה, כמובן שההוראות בתקנות האלה אינן רלוונטיות ולא יחולו על ההליך למתן רישיון חלוקה לנתג"ז ועל בעל נתג"ז כבעל רישיון חלוקה לפי התיקון. אמרנו עוד דבר אחד, שאנחנו חושבים שגם בסעיף קטן (ד) צריך - - - זה אמרנו נבחן.

שייאמר שצריך גם לבחון האם צריך להחריג את סעיף 11 גם מסעיף קטן (ד). סעיף קטן (ד) של סעיף 11א. איזה החרגה? דיברנו על זה בראשית הדיון. סעיף 11א קובע שעל רישיון שניתן לפי סעיף זה, זה הרישיון שיינתן לנתג"ז, על רישיון שניתן לפי סעיף זה ועל בעל הרישיון יחולו או בכפוף להוראות סעיף זה ההוראות לפי חוק זה כפי שהן חלות על רישיון מסוגו ועל בעליו, ולעניין רישיון חלוקה ההוראות החלות על רישיון כאמור שניתן לפי סעיף 9 ועל בעליו. השאלה כאן שאנחנו צריכים לבחון, האם צריך לחדד ולכתוב שסעיף 11 לא יחול. אני אתן את הדוגמה. היום התקנות אומרות שאי אפשר להחזיר במישרין או בעקיפין ביותר משני אזורים, יותר משני רישיונות ואזורים, הרי ברור לגמרי, הרגע אמרנו שאפשר יותר משניים, אז אנחנו לא רוצים שישתמע מי גובר.

גם אמרנו שהם לא יהיו חייבים במכרז. זה הסעיף הזה. הסעיף שמחייב את ההליך המכרזי זה סעיף 11. בעצם ההוראות האלה אמורות לגבור על - - - למרות האמור בסעיף זה וזה.

עכשיו רק השאלה שנשאלת, אני רוצה לחדד את זה, ברור לכולנו שצריך את זה בהתחלה של סעיף קטן (ב), השאלה אם גם בסעיף קטן (ד) ולמה? כי סעיף קטן (ד) מדבר לא רק על עת מתן הרישיון אלא לכל אורך התקופה. אמרת את זה, תסגור

אני רק אומר את זה לפרוטוקול, אנחנו נבחן את זה. אני מבין מה שאתה אומר, נבדוק את זה נוסחית. סיימנו? מישהו רוצה להגיד משהו? מחר הדיון של ההצבעות? יהיו הסתייגויות, כן, נצביע. מאה אחוז, תודה רבה. תודה רבה, הישיבה נעולה.